שלום לכולם,

מעמד הגננת כעובדתה הוראה - לציון יום

אחר כך מנתבים את הילד והילדה לחיים הרבה יותר

וכל שקל בגן מקביל ל-20 שקלים השקעה בכיתות י',

אלא מה, שהפנימו,

היה איזה חסם גם לבצע. בארבע השנים האחרונות אני

שהובלנו באמת מהפך, ראשית רפורמת הסייעת השנייה. אני פוגש את הגננות, אני פוגש אתכן בשדה ופעם אחר פעם מספרות לי איך זה שינה הכול כשיש גננת ושתי סייעות במקום גננת וסייעת על 30 ילדים. זה החזיר את הצבע לפנים לגננות שיכולות לעסוק בלגעת בילדים, להגיע לכל ילד למרות שעדיין זה קשה. אני לא חלילה בא למעט, אבל זה הפך מאיזושהי תורנות החלפת חיתולים בתחילת שנה, חלק מהילדים לא גמולים בגיל שנתיים ושמונה חודשים, לעבודה אמיתית של חינוך, לעבודה של נגיעה בילדים. המהלך השני שהוא פחות מדובר ובעיניי הוא לא פחות חשוב זה ממש בהובלה שלכן, זה מהפך הגננת המובילה ואשכולות הגנים.

שאלו אותי על החוג לכל ילד שנתנו בעוטף עזה. כשאתה לא עושה, לא שואלים

כשאתה עושה, מתחילים לשאול למה אנחנו לא. אמרתי ד', ה' ואמרו נו, ומה עם ו', ז'

הנושא הזה שיש גננת מובילה ויש קבוצה של 15 גננות שהן סוף סוף מעין משפחה.

הגננת המובילה היא לא מפקחת, היא לא בוחנת אלא היא כתובת

להתייעץ ומה אני עושה, יש הורים כאלה שמציקים. פתאום יש עם מי להתייעץ, את לא לבד. מעל הכול, אני פשוט רוצה לומר לכן תודה. אני עומד ומשתהה פעם אחר פעם לגדולה של הגננות של מדינת ישראל, לסבלנות, לנגיעה האישית בכל ילד וילד. אתן נוטעות את הביטחון, את המסוגלות של ילדים בגיל הכי חשוב. פתאום ילד מתחיל להאמין בעצמו בזכותן, בזכות הגננות המופלאות של מדינת ישראל. אני חושב שאתן צמרת הצמרת של החברה הישראלית. אני אוהב אתכן מאוד, אני מוקיר אתכן. בשם ממשלת ישראל כולה, בשם הציבור הישראלי כולו אני רוצה רק לומר לכן תודה רבה ואנחנו אוהבים אתכן מאוד מאוד. מאיזה מספר ילדים שמים סייעת שלישית? 30. סייעת שנייה. זה רק לגילאי 3-4. 26 ילדים בגיל 3, אפשר?

כשלא עושים, לא שואלים למה לא. כשמתחילים לעשות, אז למה לא כיתה ד' ולמה לא מ-25. אנחנו רק מברכים ומודים ויש תמיד מה לעשות, ולזכותו של השר שהוא קשוב.

שישמע מה שהשר אמר. אנחנו אמרנו ותשחררו קצת כסף. אני גם רוצה לשבח אותם. הם בני ברית טובים. אנחנו ערים להזרמות המאסיביות של הממשלה בשנים האחרונות לחינוך. אני יכול לומר לכם כיו"ר ועדת חינוך,

לא יודע אם אמרתי את זה הרבה בנוכחות השר, אבל על מה אני מקבל פידבק ממנהלי המחלקות? הם קשובים לוועדה, הם נענים. לא פשוט למשרד שמתנהל לפי תוכנית תקציבית שנתית תוך כדי הליכה לעשות התאמות בגלל דיונים. יש שרים שעם האגו שלהם,

אז מה אם הוועדה עשתה,

קשובים. אפילו מנהלי האגפים מברכים על כך כי יש דינמיקה של עשייה ושינויים. השינויים רבים אבל אנחנו עסוקים בגננת היום. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי. שלום לכבוד השר, אדוני היושב הראש, ברכות על היום הגדול הזה. גברת יפה בן דוד, האמת, אני לא חבר בוועדת חינוך. יש לו בבית. אתה יודע מה, אם התחלת בזה, אז אני באתי מבית של חינוך. אבי ז"ל 22 שנה בחינוך, אימא שלי בחינוך המיוחד,

רק אני נפלתי בין הכיסאות, המזל שלי שזה בין 120 כיסאות, אז לפחות זה טוב. ואשתו גננת. גננת, מנהלת מעונות וגנים, התחילה מגננת. יש לי ילדים בגנים, אז בסדר, ברוך השם. אתם יודעים, אנחנו נמצאים קרוב מאוד לחנוכה. חנוכה, היוונים ביקשו שהיהודים ירשמו על קרן השור אין לנו חלק באלוקי ישראל. כולם שואלים, קרן השור, מה עניין דווקא קרן השור? בקרן השור היו עושים מס בקבוק, בקבוק לתינוק ואז שמים בו את הדייסה. מגיל קטן התינוק היה מסתכל ומרגיש את זה. תינוק, מה הוא מבין? אחר כך יש גם מחקרים שאומרים שגם בבטן כבר הוא מבין אם שמים לו את המוסיקה.

שכאשר ילד מגיע לגיל חינוך של גני ילדים, כבר שם מתחילים לעצב את הדמות של הילד, לא מזלזלים, לכן גם שם צריך את העיצוב הנכון לתת לילד, וכל אחת מכן וגם גננים שיש, נותן בעצם את העוצמה לילד. אם שותלים את השתיל בצורה נכונה, אז בעצם העץ הזה יגדל ויהיה עץ ישר וטוב, לכן אני מברך אתכם ביום הזה. שיהיה בהצלחה, שלא תצא תקלה תחת ידכן ויישר כוח. עוד דבר שראיתי שיפה אומרת וסיפרתי לה בדרך. הרבה היום משתמשים בעובדי הוראה. אבא שלי ז"ל אמר דבר נכון.

היום שמים אותם שהם גם יהיו אחיות בבית ספר,

פעם היו קוראים להם מחנכים, היום קוראים להם עובדי הוראה. זה כל הסיפור. צריך להחזיר אותם למחנכים והם יהיו רק מחנכים ולא יתנו להם עוד עבודה. תודה רבה באהבה גדולה. מסעוד גנאים, גם לו יש חלק ונחלה במערכת החינוך.

תודה אדוני היושב ראש. אני מברך על קיום היום הזה. אני מברך את הגננות שעושות עבודת קודש, כי כולנו יודעים ומשוכנעים שאם אנחנו רוצים שינוי חינוכי, איך לבנות את האישיות של התלמיד, של הבנים שלנו, זה צריך להתחיל מוקדם מאוד. זה מלידה, מהשנים הראשונות האלה שאתם אמונים עליהם כגננות וכמורות וכסייעות. רציתי לשאול את השר אבל הוא יצא, בקשר להמשך הסייעת השנייה,

שהציעו לי בבתי ספר, לא יודע אם יש גם, שיהיה בכיתה א' למשל לצד המורה עוד סייעת או עוד מורה. תביא רק כסף והכול יהיה. אמרתם מהאוצר, זה שכר,

אז אנחנו לא יכולים - - - אני מורה לשעבר. אין לשעבר, מורה נשאר מורה.

אולי אחזור, לא יודע. אני נהנייתי מלהיות מורה. אני חושב, אדוני היושב, שמורה נשאר עמוד השדרה של כל העשייה החינוכית, הפדגוגית לכל מערכת החינוך בישראל, המערכת הערבית או היהודית או החרדית. עמוד התווך והדינמו הבסיסי והראשי זה המורה, לכן השקעה באיכות המורים זה רק יהיה טוב לילדים שלנו ולחינוך. בקשר למורים בחברה הערבית, יש הרבה בעיות. אני לא אפרוס את כולן פה. יש את העניין של האבטלה ויש את העניין, שלחתי לכבוד השר וגם לביטחון פנים, עניין של אבטחה ושמירה על בתי הספר. יש הרבה תקנים שהם חסרים ולצערי הרב לאור כל האלימות הגואה והעולה, אנחנו מאוד צריכים לתת למורה את הביטחון הזה, את שלומו כדי שהוא יוכל לעשות את המלאכה והשליחות שלו בשקט ובכבוד.

חברת הכנסת לאה פדידה. אם תשאלו אותי אם אני מכירה או זוכרת את השם של המורה מכיתה י"א,

אבל אם תשאל אותי אם אני זוכרת את השם של הגננת שלי, אני אגיד לך בחיוך,

יהודית הגננת. ומה עם שושנה הגננת שלי? גם אתה זוכר, נכון כבודו? יש לי שושנה עד היום, מחנכת אותי, אשתי. הגננת שלי במרוקו, קראו לה אניטה והיא חיה עד היום. אני בן 63. אז קלעתי לדעת גדולים, ואם זה אומר שהיינו כל כך רכים וקטנים ואנחנו זוכרים את שם הגננת וזה נחרט בליבנו, זה אומר כמה היא תרמה לעיצוב של מי שאנחנו היום וכמה היא חשובה במערכת הזאת. כששלחתי את הילד הראשון שלי לגן, קראה לי הגננת ואמרת לי, תשמעי לאה, יש איזו בעיה, הילד שלך מאוד אוהב לדבר, מאוד אוהב לבצע הכול. כשזה מגיע לצייר,

ואז היא אמרה לי, תקשיבי, קחי את הילד, יש פער גדול. לקחתי את הילד לאבחון ובאמת מה שחסר לילד, מוטוריקה עדינה. היא הצילה את הילד. היום הוא כבר סטודנט מצטיין, הכול טוב ויפה, אבל אם אותה גננת שאז היו 31 ילדים יחד עם סייעת אחת יכלה להציל את הילד שלי במקרה,

אם לא הייתי רואה אותו, אני כאימא לא שמה לב והגננת שמה לב, תאר לך מה היא תעשה כשיש לה עוד כוח אדם והיא פנויה וקשובה לתת את הכישרון שלה, את היצירתיות שלה ואת היכולת שלה לילדים. עם כל הכבוד שאנחנו באים היום לפרגן, בואו נשים גם את המוקשים. נכון להיום גננת לילדים בגיל 3 עם 29 או 27 ילדים נשארת עם סייעת אחת. בני 3 לא תמיד גמולים. בני 3 צריכים יחס.

כבוד היושב ראש, עם שני ילדים הלכתי לגור בין אימא שלי לחמותי,

אז אם היא צריכה לטפל ב-27 ילדים, זה דבר שאנחנו צריכים לשים לב כי ילדים הולכים לאיבוד.

הם צריכים עוד ללכת לשירותים, ואם היא הולכת לשירותים וזאת נותנת לו בקבוק, מי מטפל בכל ה-25 האחרים? זה דבר אחד, לכן לזה אנחנו צריכים לשים לב. הדבר השני, כבודו, באמת ובתמים, אני ממש פוחדת שיעשו גם בית ספר של החופש הגדול יחד עם הגננות. יש יתרון בעובדי הוראה, גם מורות וגם גננות שיש מה שנקרא חינוך פורמלי וחינוך בלתי פורמלי משלים. אני רוצה שהגננת שלי תלך לחופש בחנוכה. אני רוצה שהמורה שלי תלך לחופש בפסח. בשביל זה יש מערכת חינוך בלתי פורמלית. אני רוצה שגם הילד ירגיש שהוא בקייטנה, ירגיש שינוי, ירגיש אווירה.

זה מה שהיום מחייבים אותם.

רק אם הן רוצות. לא מחייבים. כמי שאחראית על החינוך הבלתי פורמלי, הייתי ביוקנעם ואני הייתי אחראית על הקייטנות.

אנחנו לוקחים את בית הספר של החגים, בית ספר של החופשים הגדולים ומשתמשים במורים או בגננות, לכן אני אומרת, יש יתרונות ויש חסרונות בלהיות מורה וגננת. הם בחרו את זה למרות השכר הנמוך. לפחות בואו ניקח להם את מה שכבר קיים ואת מה שיש.

זה תפקיד שוחק, תפקיד קשה. אימא ל-27 ילדים, אני לא יודעת איך אתן יכולות לשרוד, ולכן צריך לשים מעבר להצדעה גם את המוקשים ולקדם אותם ולטפל בהם. תודה. אנחנו מצדיעים להם בגלל המוקשים.

מעורבות ולא התערבות. כמו שאני מכיר את יפה, היא עכשיו תזדעזע ממה שאני אגיד. הגננת הינה מורה בכירה. לא סתם מורה בכירה, אלא בניגוד למורה רגילה שלה יש את המעטפת של כל המורות החברות איתה באותו מוסד ואת הנהלת בית הספר, הגננת עובדת לבד. היא בעצם, קראתי לזה המפקדת היחידה שעומדת לבד וחשופה לבד.

יש גם את הגננת המובילה, את רכזת האשכולות וכן הלאה, וגם את המפקחת, אבל בקצה יש את הגננת לבד והיא נמצאת שם באותו מוסד, סולו, ועל זה אנחנו מעריצים אתכן, שלא יהיו אי הבנות. כאן אני רוצה להגיד כמה מילים. אנו ההורים סבורים שיש לראות בנו ההורים מכפיל כוח, שותף שלכן הגננות בבניית המרקם האנושי והחינוכי בגנים.

אל תראו אותנו כגורם מפריע או מטריד, שהרי אנחנו חרדים לשלום הילדים שלנו. מניסיון למדנו שכאשר קיימת פתיחות ושיתוף, יש תמיד היענות רבה ואפילו הערצה. המקרים להם אנחנו נחשפים, אני מדבר על מקרי האלימות, נובעים בין השאר מחוסר רגולציה, אני מדבר על מקרי אלימות של סייעות בעיקר

זה נובע בין השאר מחוסר רגולציה ואין הגדרות מקצועיות, למשל לנושא הסייעת. גם על זה דיברה יפה קודם, לכן אני סבור שעלינו ההורים והסתדרות המורים במקרה הזה, לפעול יחד לקידום חקיקה שהציגה יפה. רוב מוחלט של ההורים רואים בכן הגננות דמות חינוכית,

ולא ניתן לעשבים שוטים לשנות את דמותכן בעינינו. כמי שהיה שותף בין השאר גם לנושא הרפורמה של הסייעת השנייה כולל מפגש עם ראש הממשלה אצלו בבית שבו הוא התחייב על הרפורמה הזאת, כששמע כמה זה עולה,

אין שום בעיה, אנחנו ניישם את זה. אני אומר לכם שאנחנו מחויבים לנושא הזה ואנחנו נפקיד וננסה להרחיב את זה גם לקבוצות או לגנים עם פחות ילדים. כמו שדיברה חברת הכנסת לאה, ההבדל בין 30 ל-27 הוא לא כזה דרמטי מבחינת היקף העבודה. נהפוך הוא. גם כשנעשה 27, ישאלו למה לא 20. אני כבר אומר לך, אני אעשה את זה.

בלקחים שנפיק נעשה חושבים. ההשקעה הזו חשובה. אני אמרתי לעצמי כשאני נכנסתי לתפקיד יו"ר ועדת חינוך, בדיוק הם היו במחאת הסרדינים ובאו אלי ותמכתי במאבק, אבל כשנחשפתי לאתגרים שיש במערכת החינוך, יכול להיות שצדקנו כשדחפנו, אבל אני אמרתי לעצמי, אני חסר אחריות. איך יכולתי לדחוף את המדינה להשקיע מאות מיליוני שקלים? יכול להיות שיש דברים אחרים שיותר חשובים. אני לא כרגע מחווה דעה, רק זה עשה לי חשבון נפש. כאני היום מפעיל לחצים על שר החינוך או על הממשלה, יש לי תמונה יותר רחבה, אבל זה כבר נכנס. איך אומרים אצלנו? שטח שנכבש, לא מוחזר,

אנחנו רק שואפים לעוד ועוד. אני אסיים אבל אני חייב להתייחס למה שאמרת. הניסיון שלי לפחות, ואני קצת יותר מבוגר ממך אפילו,

שאם לא היינו משקיעים במחאת הסרדינים, לא היה לא את זה ולא את זה כי מערכת מטבעה נוטה לסטגנציה, נוטה לקיבעון, וכשיש גורם חיצוני שמכריח אותה להתקדם ולעשות שינויים, רק אז היא פועלת. במקרה הזה אנחנו הובלנו את מחאת הסרדינים והצלחנו. הובלנו את מחאת הסייעת השנייה והצלחנו. אולי בהזדמנות הזאת נעלה את זכרו של איציק מנחם שהיה אחד מהמובילים של מחאת הסרדינים.

מי שהיה בזמנו יו"ר של גדרה, יצחק מנחם, נפטר ממש לאחרונה מדום לב והיה בפירוש אחד מהמנהיגים אצלנו בנושא של מחאת הסרדינים. אני רוצה לסיים בשתי מילים. ראשית, אנחנו נשמח להרים את הכפפה ולשתף פעולה איתך, יפה, בכל מה ששייך לגיבוש אמנה יחד עם הסתדרות המורים ויחד עם משרד החינוך כמובן, אבל אנחנו סבורים שטוב ונכון יהיה אפילו שבעתיים אם כנסת ישראל תפעל בצורה נמרצת לחקיקה של שני חוקים שאנחנו רואים אותם כהכרחיים: אחד, זה החוק להסדרת מעמד ההורים ונציגותם, והשני, החוק להסדרת מעמד המורים ונציגותם. אנחנו חושבים ששני החוקים האלה שלובים אחד בשני כמשלימים אחד את השני ואין לי ספק שאם נדע ונשכיל באמת לעבוד ביחד, שום מערכת לא תעמוד בפנינו. תודה. אורנה פז, בבקשה. שלום רב, אני מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי מזה שלושה חודשים.

תודה רבה. קודם כול אני מבקשת לברך על היום הזה ולהגיד תודה רבה לחבר הכנסת מרגי וליפה בן דוד שבחרו להקדיש את היום הזה דווקא לגננות. אני שמחה על ההזדמנות לעצור את המרוץ היום-יומי על מנת להוקיר ולהצדיע לעובדי ההוראה בכלל ולגננות בפרט במעמד החגיגי הזה. כמנהלת האגף לחינוך קדם יסודי אני מכירה את פועלן של הגננות מקרוב ואני יודעת עד כמה הן מסורות, מקצועיות, אחראיות, מחויבות ופועלות מתוך תחושה של שליחות. בגן הילדים נבנית הגרסא דינקותא של הילדים. בגן הילדים לומדים ערכים, מיומנויות וידע אותם הילדים נושאים כצידה לאורך כל חייהם. בגן הילדים נבנית התשתית הערכית, החברתית והאזרחית שלהם ולגננות ולגננים תפקיד חשוב מאין כמוהו ביצירת תשתית זו. הקמת המועצה הלאומית לגיל הרך היא מסר חשוב, הרואה בחשיבות הגיל הרך יעד לאומי. גם הרפורמות של השנים האחרונות, רפורמת טרכטנברג, רפורמת הסייעת השנייה והגננות המובילות הן עדות להכרה של מקבלי ההחלטות וחשיבות הגיל הרך, אך כפי שהעלו פה החברים, הדרך עדיין ארוכה להיפוך הפירמידה. אני עובדת הרבה מאוד שנים.

30 שנה במערכת החינוך הקדם יסודי. הדרך להיפוך הפירמידה כפי שאני רואה אותה וכפי שגם חברים העלו אותה, עדיין ארוכה. אנו משקיעים רבות בפיתוח המקצועי של הגננות והגננים. את אומרת את זה גם לשר בדיוני העבודה במשרד? בוודאי. אנו משקיעים רבות בפיתוח המקצועי של הגננות על מנת לתת להן את הכלים והידע להנחיל לילדי דור האלפא הלומדים היום בגנים את מיומנויות המאה ה-21 על מנת שיהיו אזרחים ערכיים ומועילים. מה שאתה ציינת, חבר הכנסת מאיר כהן, אתה היית בגן הדיאלוגי כנראה

זה היה בצפון?

יש לנו כ-100 גנים דיאלוגים בצפון ואנחנו עובדים בשנתיים האחרונות על גנים עתידיים, ויש לנו המון מודלים שונים של גנים - - - לחדשנות הזו אני מייחל. יש לנו כבר 1,300 גנים שפועלים. יש לנו "גן יער",

"גן תל", גנים סנסו מוטוריים, גנים עם רובוטיקה, גנים מדעיים.

איך הנושא של לימודי הליבה בתוך הגנים מתפתח? באיזה כיוונים? יש את כל לימודי הליבה, שזה מתמטיקה, שפה, כישורי חיים, אומנויות.

לא פרונטלי.

למידה אינטנסיבית שמשתלבת. זה הייחוד בעצם של גן הילדים. אין לנו למידה פרונטלית. אני רוצה עוד משפט אחרון, ברשותך. אני מאחלת

המורות והגננות המשך עשייה חינוכית מוצלחת. מבקשת להגיד במיוחד ליפה בן דוד וללילי פוקומונסקי תודה רבה על שיתוף הפעולה. ביחד נעשה ונצליח.

עכשיו לילי, בבקשה. אני לילי פוקומונסקי, מנהלת המחלקה לגננות בהסתדרות המורים. בעברי גננת, מנהלת גן 35 שנה. אני רוצה לענות לחבר הכנסת כהן, שכשציינת שהגננות בפריפריה עושות עבודת קודש - - - כל הגננות ובמיוחד בפריפריה. לפעמים הילדים במרכז תל אביב, במקומות הסוציו אקונומיים הכי גבוהים - - - גם בתל אביב יש מקומות חלשים. הם אלה שזקוקים יותר ויותר כי הם גדלים בלי הורים. הורים קרייריסטים. בואו נסכים שבכל מקום יש ילדים מכאן ומכאן. אני מאוד אוהבת את הקטלוג הזה של ילדים מהפריפריה. בכל מקום הגננת קשובה ומכירה את הילדים - - - לילי,

חשבתי שאמרת שדווקא הם צריכים מכיוון אחר, ואני מסכים איתך, את יודעת

שכשיש הורים חזקים,

הם גם תובעניים יותר וזה מחייב את הגננת ליותר ואוי ואבוי לה אם לא. בבאר שבע בשכונות שאני גדלתי לא רק שלא באו אליה בטענות, גם שלחו לה קוסקוס ולביבות. עברו הימים האלה גם בבאר שבע. אני בכוונה מביא את זה בהקצנה כדי לחדד את המסר. יש כל כך הרבה הורים עורכי דין, מתוסכלים שרק מחפשים איך להיכנס לחיים של הגננת. נחזור לגננת, לא להורים.

רוצה להגיד משהו. מי שלא עבד בגן הילדים, לא יודע מה זה גן ילדים. מה שאתה אומר על ההתערבות, על המעורבות של ההורים, צריך לשים

הוא יסכים איתך על הגבולות. א', לא דיברתי על התערבות ומעורבות. ב', אמרתי שצריכים לחוקק. החקיקה נועדה בראש ובראשונה להגדיר את גבולות גזרה. זאב, תודה. אני רוצה להגיד שהגננות עושות את העבודה שלהן, רק שלפעמים בתחילת דרכם של הילדים שנכנסים לגנים, בני שנתיים ושמונה חודשים, ההורים חוששים ממה שיהיה לילד. הרי ילד בן שנתיים ושבעה-שמונה חודשים הוא תינוק עדיין. עם כל הכבוד לוועדת טרכטנברג וכו', אף אחד לא ראה את ההשלכות העתידיות עם הילדים האלה שהם כל כך קטנים וצריכים להתמודד או להיות במסגרת של עוד 35 ילדים, לכן אני חושבת שצריך לשים לב לנושא הזה. אשמח מאוד שזה יעבור לכבוד השר - הרפורמה של הסייעת השנייה, מעשה נפלא, אבל זה שיש ניוד סייעות, לא כל יום הסייעת השנייה נמצאת בגן, או הגננת. אם חסרה סייעת בגן אחר, לוקחים את הסייעת ומעבירים אותה למקום אחר, זאת אומרת שבכל מקרה הגננת נשארת עם סייעת - - - אז טוב שהזכרת את זה. יש הצעת חוק שלי שמונחת במשרד החינוך וזה סיפור תקציבי ואוצרי, חוק הסייעות. הצעת החוק שלי, חתמו עליה מספר חברי כנסת, שאני לא מצליח לקבל עליה הסכמה כי אני חושב שסייעת כבר הפכה להיות חלק מצוות ההוראה. ברגע שהמקצוע הזה יהיה פרופסיה, יהיו עוד נשים שירצו להיות מועסקות כסייעות ולא יהיה מחסור.

את נוגעת בנקודה בעייתית, אבל כשיש מחסור, גם אם את היית מחלקת הגנים, היית עושה את אותו דבר, אבל אנחנו כולנו תקווה שהמקצוע הזה יהיה מאתגר שכל כך הרבה יתמודדו על התפקיד הזה ושלא יהיה מחסור. אני מסכמת. יש סופר שאמר ש"כל מה שאני צריך לדעת כבר למדתי בגן הילדים". רוברט פולגום. נכון. תודה. בזה אני מסיימת.

מודה לך, חבר הכנסת מרגי, למזכ"לית יפה בן דוד, שהחלטתם לקיים את הדיון הזה, כי הגננות באמת הן הבסיס של כל החינוך ושל החברה הישראלית.

מוטי סמט. לא תכננתי לדבר, אבל יפה הפילה עלי - - - מוטי הוא סגן מזכ"לית ויושב ראש סניף ירושלים.

כשנדרשתי פעם להיות בייביסיטר לשמונה נכדיי, אני אחרי ארבע שעות התמוטטתי, אז צא ולמד מה זה עם 30 ילדים ושתי סייעות. אני אבוא. הנכדים מתפנקים עלינו, מרשים לעצמם, ואצל הגננת הם לא מרשים לעצמם.

אבל ביום חג שכזה אני רוצה לבוא ולהעיר ולהתייחס למשפט האחרון שלך שאותי הוא הכי מטריד. אני מצדיע לגננות, אבל הגיע הזמן שיהיה קריטריונים ברורים לקליטתן של סייעות. רוב הסכסוכים שמגיעים אלי, בגיל הרך, זה סכסוכים בגלל רמת סייעות. אני לא רוצה להגדיר ולספר מה. הגיע הזמן. לא בושה לומר שסייעות זה היה מאגר כוח אדם של ראש הרשות ושל פונקציות בעירייה והיה צריך תעודת זהות ודופק, בלי לפגוע באף אחת, ויש ראויות ויש מוכשרות, אבל אין ספק שצריך להסדיר זאת.

גננת עומדת לא מול 30 ילדים, אלא מול 60 הורים. 70. סיכוי עצום שהסייעת תתקשר עם אחד מהם באחד הספונג'ות שהיא עושה בבית, ואני מעריך את זה, אבל לא יתכן שתהיה מערכת של הלשנות של רשות מקומית,

יבואו וירדו לחיי גננות. אמרנו דברים נפלאים על הגננות אבל מי ששובר אותן זה האנשים הכי קרובים אליהן, וזה הסכסוכים הכי עמוקים, והחוק שאתה מעלה, ככל שיעבור מהר יותר ויקבל ביטוי חזק יותר

זה יסייע לגיל הרך, כי הוא פוגע במוטיבציה של הגננת. אני לא מדבר על כל היקף עבודתה יום ולילה ועל האחריות האישית שיש לה, על הביקורת והבקרות,

סייעת אחת בלבד יכולה לגרום נזק עצום לגן שלם, ואני לא רוצה לתאר תיאורים שהגיעו אלי, קשים ביותר,

במקומות עבודה מתפתחת התרבות שכמעט כל מקום עבודה שני שולחים לפסיכולוגים ומבחני אישיות. למרחב שאנחנו מכניסים את הילדים שלנו, את הדבר הכי יקר שלנו בגיל הרך, חייב שיהיו תנאי סף, חייבת שתהיה איזו הכשרה, חייבת שתהיה הגדרה. יו"ר תא הגננות בתל אביב ושמה בישראל, ויקטוריה. בבקשה, בקצרה. קודם כול אני שמחה שהתכנסנו כאן וסוף כל סוף הגננות הן בפרונט ולא שפופות. לצערי חל שינוי מהותי. ההורה הפך להיות לקוח של משרד החינוך והגננות הפכו להיות המשווקות. החברה מאבדת את הערכים ואת הכבוד שלה למעמד הגננת והחינוך בפרט. הורה בא, דורש מגננת. גם אם אין לו את הכלים הנכונים, הוא דורש ממנה. גננת צריכה לעמוד מול הדרישות. לפעמים היא מגובה ולפעמים היא לא מגובה, וזה מגיע לידי כך שגננת פשוט נשברת, וכשהיא נשברת, המערכת תתמוטט איתה לאט לאט. הורים פעם היו באמת מעורבים. הם הפכו להיות מתערבים ברמה כזו שהם משמיצים בתקשורת. היד קלה על המקלדת. בפייסבוק. בכל מקום. השיימינג הזה כבר הטופ. יש לגיטימציה וקלות דעת שהורה מאפשר לעצמו. אם משהו לא מוצא חן בעיניו הוא פשוט עושה מזה מהומה. לא בא ומדבר. זה הופך להיות אלימות מילולית ואני לא רוצה שזה יגיע לאלימות פיזית. חברת הכנסת לאה פדידה אמרה שהיא זוכרת את השם של הגננת. אני הפכתי להיות גננת בעקבות הגננת שלי. אני גם מדריכה גננות ואני בשטח הרבה. גננות נושרות

אין תמיכה. יש אלימות וזה לא יכול להמשיך ככה. אני מאוד מכבד, אבל יש תחושה שהאמירה שלך דווקא כאחת שמרכזת גננות בתל אביב, היא מאוד לוקחת רק את החלק האפור ושמה אותו בפרונט. אני רוצה לחדד. מה שאת עוברת, עוברת כל מורה היום במערכת החינוך. המערכת צריכה באמת היום להגן על המורים, לכן אני דיברתי על מרחבי העבודה של המורים וזה חלק ממרחבי העבודה. אבל אצל גננת זה יותר מחודד כי היא לבד בחזית. תחושת הבטן שלי אומרת שרבים הדברים הטובים ורבים ההערכות שמקבלות הגננות מאשר האלימות שמקבלת הגננת, ודווקא ביום כזה יש מקום לדבר על הדברים הטובים. זה לא אומר שצריך לנהוג בהסתר פנים.

אבל זה לא חזית הכול. אני נמצא בשטח. אני חושב שהיום גננות טובות מוערכות הרבה מאוד. כשאני מגיע לגן של הנכדים שלי במודיעין, גם אני וגם הרבה מאוד הורים מתייחסים ביראת קודש לגננות לא בגלל שאנחנו מהדור - - - כי אנחנו מהדור ההוא. זה בדיוק המשפט. לא נכון, כי במקום שאתה נתקל עם גננות שהן מבינות את השיח עם ההורים ולא כל ביקורת, הן לוקחות אותה למשהו שמתגוננות - - - היום אמצעי החשיפה הם גדולים והורה מדבר עם הורה תוך כדי עבודה, מחליף מסרים, לפעמים גם שלא בצדק. יש תופעות של ביקורת שהיא בצדק כלפי גננות. יש גם תופעות שהורים שואפים. הם ציירו לעצמם את המודל האידיאלי שלא בהכרח הגננת יכולה לספק להם או אפילו המערכת לא מצפה מהגננת, ואנחנו מבינים. אני רוצה להגיד משהו. אנחנו צריכים להבין שבכיתות הגדולות יותר אנחנו לא כל כך הרבה מעורבים, אבל בגני ילדים אנחנו אימהות היסטריות. את כל כך טועה. מאיר, זו דעתך. אני לא רוצה לפגוע בך, אבל לדעתי פשוט מזמן היית הורה. באמת, סליחה, את מורידה את זה לשיח - - - מאיר, צר לי מאוד אם נפגעת. אני לא התכוונתי לזה אפילו שזה נאמר בהומור. אני רוצה להגיד דבר כזה. כן, ועוד איך ההורים מאוד מעורבים. כמי שבאה מהשלטון המקומי וההורים הגיעו אליה, זה טענות קשות, טענות הזויות. מסכנה הגננת.

בכל דבר הם צריכים להיות מעורבים, מה עושים בקבלת שבת, איזה סוכריות שמים על העוגה, האם החלון נפתח,

ולכן ההתמודדות הזאת, אי אפשר להקל בה ראש.

תודה. רק משפט לחבר הכנסת ינון אזולאי. אני רק רוצה קודם כול לחזק את הדברים. אני הורה שיש לו ילדים בגן

הייתה גננת והיום היא מנהלת גנים.

כשאת מדברת על זה שההורים מתערבים, הדבר הוא נכון. קודם כול זה טוב להעלות את זה גם ביום כזה. זה לא יום חג שהוא רק חג, זה יום שגם מעלים את הבעיות ואת הקשיים,

אשתי מנהלת מעונות וגנים של המגזר הכללי. באים לשם עם וואטסאפים וכל הורה שיש לו איזו בעיה, הוא כבר מעלה אותה מייד, ואז כשהוא מעלה מייד, פתאום השני נזכר שאולי גם פעם הייתה לו בעיה וגם הוא מעלה, ואפילו לפעמים שזה היה בגן אחר. לעומת זה יש לי ילד בגנים חרדים.

גם אני אותו דבר, אין לנו וואטסאפ. כשיש בעיה אנחנו מתקשרים לגננת באופן פרטי ויודעים לפתור את הבעיה. הבעיה נפתרת וההורים מעורבים, ועדיין אשתי גם שולחת לה את העוגה במקום הקוסקוס והם בקשר. זה לא רק אשתי, זה כל הגנים ככה ועושים להם ערבים כאלה. אחר כך אין תגובות בוואטספים שלהם כי אין לנו את זה, אז היום המצב של הגננות באמת להתמודד הוא קשה יותר. הוא מאתגר יותר. מאתגר וגם לפעמים חשופות לאלימות מילולית ויותר מזה.

אני חייב לסכם את הדיון. אני רוצה לסכם בשני מישורים. קודם כול, האמון בגננות נפגע. מקליטים אותנו, שזה ברמה לא נורמלית. אני פוחד לומר אפילו בהומור, כי אחד נפגע לי כאן. את יכולה להגיד תלונות עם חיוך. גם המראה עצוב, גם התלונות. את מבינה למה מאיר פנה אליך? תאמרי את כל הטענות בחיוך. את מבינה מאיפה זה בא לו.

אני שמחה להיות הגננת במערכת הזאת.

שמחה ללוות גננות גם בקשיים שלהן ולא רק בשמחות שלהן. גאה להיות בכל העשייה החינוכית מלווה על ידי לילי והמחלקה לגננות, ויפה בן דוד שמלווה אותנו. רק מפה לצמוח.

שימו את הגננות קדימה. כמו שכולם פה ציינו, אנחנו הבסיס לחינוך טוב בהמשך. עדנה דוד, בבקשה. עדנה, סגנית מזכ"לית, יושבת ראש סניף חיפה, אחד הגדולים יחד עם ירושלים והמרחב. אני מברכת על היום החגיגי הזה שבו באמת מעלים על נס, ואני כן אקח את הפן החיובי של היום הזה, מעלים על נס את עבודת הקודש של הגננות. אכן, כל הבסיס לחינוך נעשה בשנים הראשונות בגיל הרך, ואני יכולה להגיד כמנהלת בית ספר יסודי לשעבר שהייתה מקבלת את הילדים בכיתה א', את טיב הגננת ראית בטיב הילדים, באיכויות, בנימוסים, בדרך הארץ ובידע שהם הגיעו, אז זה המקום ממנו אנחנו בהסתדרות המורים שולחים את ברכתנו וכמובן את הגב החזק לציבור הגננות היקר ומודים על העבודה הנהדרת שהם עושים, ובאמת גם מכאן קוראים גם לשיתוף הפעולה עם הרבה מאוד גורמים ברשויות, עם ההורים, כי אם לא נשלב ידיים

לציבור הגננות ולעובדי ההוראה בכלל את הגיבוי ונגנה כל סוג של אלימות כולל טרור המקלדת שהוא טרור בפני עצמו, אנחנו פשוט הורסים וכורתים את הענף שעליו אנחנו יושבים.

גננת מהשטח. קוראים לי שושי, אני גננת פה בירושלים. אני קודם כול מברכת, ואמרו פה קודמיי דברים חשובים. דיברו פה על מעמד הגננת. עצם העובדה שכל אחד יכול להחליף אותי כשאני חולה, זה נורא מוריד את המעמד. כל אחד מהרחוב כולל באחד הגנים שעבדתי, הציעו את הפיליפינית של הסבתא שתבוא להחליף אותי, זה מעמד הגננת, כי כשכל אחד יכול להיכנס ולהחליף וכשיש שביתה כל הורה חושב שהוא יכול להיכנס ולהקליט בפועל, איפה מעמד הגננת? אתן אחראיות להשיג את ממלא המקום?

המפקחת אומרת לך, תמצאי את ממלאת המקום, שהגן לא ייסגר. רק שהגן לא ייסגר. תודה. דבר שני, לא לכל גן יש שירות פסיכולוגי. פה בירושלים אומרים, אין לנו תקן לכולם. איך זה יכול להיות שאני עובדת לבד? אין לי חדר מורים, אין לי צוות להתייעץ איתו ואין לי אפילו שירות פסיכולוגי ואף אחד לא מגיע לגן. זה צורך בסיסי אלמנטרי. פנית לשירות הפסיכולוגי? פניתי, "אין לנו תקנים". אף אחד לא מוכן להגיע . מהתקנים הקיימים אין להם?

"תביני שלא לכל הגנים יש". גילאי 3-4 לא מתוקצבים. אוקי, תודה, אז מה? דבר שלישי, משהו שצריך לחשוב עליו. דיברו פה על חוק הורים וגננות. איפה הרשות מול הגננת? יש שתי מערכות שמנהלות ולפעמים יש פער מאוד גדול - - - תודה רבה לך.

שמי שרה דורות, אני עובדת כגננת בנתניה כבר כמעט 30 שנה. אני גם עובדת בהסתדרות אבל עכשיו אני רק גננת. אני רוצה לומר לכם שזה מקצוע קסום. כשהדלת נסגרת אחרי שההורים הולכים לעבודה, זה הדבר הכי נהדר שיכול להיות. יש לך 35 זאטוטים שאומרים שאת הכי יפה, הכי מדהימה. הם מקשיבים הרבה יותר מאשר לאימא, סבא, סבתא. הגב ממש מזדקף כשאנחנו רואים תהליך שעשינו נכון, כשאנחנו מביאים ילד ממקום איקס למקום הרבה יותר גבוה, ואנחנו עושות את זה יום-יום. מספר הגננות המעולות הוא רב. אנחנו מבקשות להחזיר לנו את האוטונומיה. הלחצים של ההורים, של הרשות, של המערכת, של כולם ביחד יוצרים הרבה מאוד קיבעון בעבודה, טופסולוגיה, כל מיני רעיונות שמישהו ממציא כדי לשמור כביכול עלינו. תשחררו. אנחנו ילדות גדולות, אנחנו יודעות לקחת את האוטונומיה ולעשות מזה מטעמים. אנחנו יודעות להחליט מה נכון לאותה אוכלוסיית גן שלנו ספציפית. אנחנו יודעות להחליט מה נכון לאותו ילד. העלו פה את הכתבה שאותה גננת הלכה לבית של הילד כדי ליצור מצב של אמון. אחת תחליט ללכת לבית של הילד, אחת תחליט לזמן את ההורים. כל אחת יכולה לעשות את זה ובגדול. כשהיינו תלמידים והיינו מתלוננים על מורה מסוים,

כל מורה והשיגעון שלו.

אחת בדרכה היא. נכון. אני רוצה לומר שיש חוקי מסגרת ואנחנו פורצות את הדברים בהתאם לילד שעומד מולנו, כי אם ילד לא מביא אוכל ואני אלך ואני אביא מהבית שלי, אני לא רוצה שאף אחד ידע מזה. זה שלי ושלו. אם היה ילד עם בעיות תחושתיות קשות והיה צריך ללוות את ההורה למספרה, אז הלכתי איתו, ולא היה כתוב בשום מקום ולא חיפשתי אם יש חוק או אין חוק, אבל אני לא רוצה שאף אחד יכתיב לנו. מה שהגברת יפה בן דוד אמרה לפני כן, שאני אבדוק את פנקס החיסונים, כי אתם בעצם סגרתם אותי. נתתם לי הוראות שהיישום שלהן קושר אותי, כובל אותי ולא נותן לי את האוטונומיה להיות מקצועית.

אני רוצה להקדיש את הסיכום למורה שלי מכיתה א'. זה היה לפני 52 שנים בבאר שבע. בית הספר שלי, מי שמכיר גיאוגרפית את באר שבע, היה סמוך לבית החולים סורוקה. בעלה היה רופא בבית החולים סורוקה, היא הייתה ניצולת שואה, נכה ברגל, המורה חיה, שמה שזוכרים ממנה כל מי שעבר דרכה, שקודם כל בתחילת שנה לא עניין אותה מה היא הולכת ללמד. היא עברה בין כולם, בדקה את הילקוטים. מי שהיה לו ילקוט קרוע, לקחה והביאה לו ילקוט אחר ויכולת לראות את הילקוט הקרוע מתוקן אצל תלמיד אחר אחרי כמה זמן. בחורף כשהיו גשמים ושלגים, היא בדקה מי בא עם נעליים קרועות

זו המורה שלימדה וחינכה לסולידריות, לערבות הדדית, לא היום, אני מדבר אתכם על שנת 66' כשהמדינה הייתה בצעירותה, בחיתוליה. היו אנשים גדולים ויש אנשים גדולים ולי אין ספק, כמו המורה חיה היו בעבר, יש בהווה ובעתיד יהיו, ויש גם תקלות ולא בושה לדבר על תקלות וצריך לדבר על תקלות וצריך לטפל בתקלות. אנחנו כולנו בסך הכול רוצים שהילדים שלנו יופקדו בידיים הכי מקצועיות,

הכי נאמנות, וכדי לקבל את זה אנחנו צריכים להעצים את עובדי ההוראה שהגננות הן חלק מעובדי ההוראה. הסייעות בהשקפת עולמי הן חלק מצוות הוראה. זו לא עוד אחת וצריך לשנות את זה. צריך להפוך אותה לפרופסיה. נכון, יהיו דרישות סף לסייעת ויש דרישות סף לגננת, אבל צריך להגדיר אותה. אנחנו חסרי אחריות. אתה יכול להגיע לגן ולראות את הצוות שם, אתה מזדעזע מצורת ההתבטאות שלה. היא לא עברה את ההכשרה שעברה הגננת. אין לה את סף הרגישות. היא מביאה איתה את כל המטענים שלה, את כל ההוויה שלה לתוך הגן, ולך תחרוק שיניים. לפעמים זה מתפרץ, אז זה מתפרץ על הגננת. זה לא יתפרץ על הסייעת כי היא תפחד לדבר עם הסייעת. עשינו רפורמה. טוב שכך. היא התחילה אבל אסור לנו להיתקע שם. אחרי שכבר הטמענו אותה תקציבית, אחרי שכבר המערכת יודעת "לאכול את זה" באופן קבוע, אנחנו הולכים ומשתפרים. אני חושב שהשנה הזו צריכה להיות שנת ההתמקצעות של הסייעת בגן. לי אין ספק שזה יהיה לכם לעזר, כי אני מאמין שאתם רוצים אותן יותר מקצועיות, יותר איכותיות, יותר אנושיות, יותר רגישות. אני אתן את מילות הסיכום ליפה בן דוד. אני מתנצל, כי זה אחד הימים העמוסים. כל מקבלי פרסי נובל היהודים, הישראלים, הצברים היו בתחילת דרכם בגן הילדים. אל תשכחו את זה, כגננת של פעם, של 35 שנה.

תודה רבה. בבקשה, יפה. כפי שאמרתי, אני באמת רוצה להודות לך שבאמת שמנו את היום הזה, את הדגש ובאמת את הפוקוס על הנושא של הגננות. נמצאת פה איתנו אורנה פז, ומפה אני רוצה לומר לך, אורנה, מגיעים אלי מקרים מאוד קשים, גם חלק של מפקחות, גם מה שנעשה ברשויות. יש לנו פגישת עבודה בקרוב. אני רוצה לומר רק בצורה הכי ברורה, מה שלא יעשה המשרד, נעשה אנחנו. אני לא רוצה להגיע למקום שאני אצטרך להוציא הנחיות כדי להגן ולעגן את זכויותיהן של הגננות, ולכן רק בשיתופי פעולה. יש להם את המשרד מצד אחד, יש להם את הרשות, יש להם את ההורים, יש להם כל פעם חזית אחרת. כדי שאנחנו נוכל לעגן את זכויותיהן של הגננות שאת רואה אותן היום, זה הגננות המצוינות ויש כאלה רבות וטובות שנמצאות בכל הארץ ומי כמוך יודעת,

א', זו גם זכות, אבל זו חובה מוסרית כדי לסייע להן כדי שהן יוכלו להמשיך לעשות את כל מה שהן יודעות, ותנו להן את האוטונומיה לעשות. תאמיני לי שהן יודעות ועושות את זה. תודה רבה ושוב מאחלים לך הצלחה. הישיבה ננעלה בשעה 12:37.